בנושא: עדכון סל הקליטה לעולים חדשים, נוכח אתגרי יוקר המחיה. רשות האוכלוסין, תודה רבה.

משרד העלייה והקליטה, מי פה ייתן את הסקירה אולגה או אריק? עדכון